22 בדצמבר 2016. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. הודעה למזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת מסקנות ועדת הכנסת בעקבות דיון מהיר בהצעתו של חבר הכנסת יוסף ג'בארין

תודה למזכירת הכנסת. חברי הכנסת, אני מתכבד למסור לכנסת את ההודעה שלהלן: ועדת הכנסת החליטה, לא הבנתי מה הולך, הגיש הצעה,

ממש הגזמתם. ועדת הכנסת החליטה אתמול, בתוקף סמכותה לפי סעיף 13 לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א 1951, כי היא מקבלת את בקשתו של היועץ המשפטי לממשלה ומציעה לכנסת ליטול מחבר הכנסת באסל גטאס את חסינותו בפני חיפוש לפי סעיף 2 לחוק ואת חסינותו בפני מעצר לפי סעיף 3 לחוק, והכול בעניין חקירה שנפתחה נגדו ביום 18 בדצמבר 2016 בחשד כי העביר טלפונים, ציוד נלווה ומסמכים לאסירים ביטחוניים בכלא "קציעות". החלטת הוועדה נועדה לאפשר למערכת אכיפת החוק לנקוט פעולות שיאפשרו להמשיך ולברר את החשדות העומדים נגד חבר הכנסת גטאס בפרשה האמורה. לאחר שהתקבלה החלטה זו, הודיע לי חבר הכנסת גטאס, בכתב, כי הוא מסכים לנטילת החסינות. בהתאם לסעיף 13(ז) לחוק החסינות, נטילת החסינות נכנסת לתוקף עם מתן הודעתי זו לכנסת. נמצא בפני גם מכתבו של חבר הכנסת גטאס, שאני ויושב-ראש ועדת הכנסת, חבר הכנסת קיש,

לפני שאזמין את יושב-ראש ועדת הכנסת, שביקש למסור הודעה על הדיון שהתקיים שם עכשיו, אני אגיד שני דברים: 1. דבר שכבר אמרתי אתמול, והוא מובן מאליו אבל צריך להיאמר, חסינות פרלמנטרית בכל מדינה דמוקרטית היא כלי חשוב ביותר לעצמאות חברי הפרלמנט, כך שיוכלו לבצע את עבודתם ללא מורא של שלטון או גורמי אכיפת החוק. עם זאת, או דווקא משום כך, אני מקבל בסיפוק את ההחלטה פה-אחד,

של ועדת הכנסת, כי אסור לנו לאפשר להפוך את החסינות הפרלמנטרית לכלי בידי עבריינים, קל וחומר, בידי אלה שחשודים בפעילות נגד המדינה ובעבירות ביטחון. דבר שני אני אגיד באופן הכי אישי. חסר לי משהו בימים האחרונים, חסר לי עוד קול. שמעתי את הקולות במליאה, שמעתי את הקולות בציבור, שמעתי את הקולות בוועדת הכנסת אתמול. חסר לי קול של אלה שמייצגים את הציבור שכרגע יושב מכווץ בבית, מתבייש כאילו הוא ביצע עבירות ביטחון, שומע את הקולות שאומרים להם "כולכם כאלה", מצפה לשמוע קול של נציגיו. הקול הזה לא נשמע. אני פשוט מפציר בעמיתי חברי הכנסת, כמי שמאמין עדיין בדו-קיום: אין דו-קיום במעמד צד אחד. תפסו מקלדת, תפסו מיקרופון, כתבו, דברו, תגידו משהו לציבור שמחכה למוצא פיכם. אני מתכבד להזמין את יושב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת יואב קיש למסור הודעה, שאני מבין שהיא לא טעונה אישור והצבעה.

היה צדיק בסדום,

- - - אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת,

אני מתכבד להודיע בזה על חילופי אישים בוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט, ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת המדע והטכנולוגיה, בהתאם לחוק אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע 2009: מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט, סיעת ש"ס, במקום חבר הכנסת יואב בן צור יכהן חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, מטעם ועדת הפנים, במקום חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר יכהן חבר הכנסת חמד עמאר.

ועדת הכנסת החליטה בישיבתה היום, כי הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה), התשע"ז 2016, תידון בוועדה האמורה. היושב-ראש, אבקש להציג בפניכם את הצעת ועדת הכנסת בעניין נטילת חסינות בפני חיפוש וחסינות בפני מעצר מחבר הכנסת באסל גטאס, שאושרה אתמול פה-אחד בישיבת הוועדה. יצוין שהחוק מחייב לאפשר לחברי הכנסת שעניינם נדון בוועדה להשמיע את דברם, והם אף רשאים להיות מיוצגים על-ידי עורך-דין או על-ידי חבר כנסת אחר. חבר הכנסת גטאס בחר שלא להיות נוכח בדיון ולא לשלוח מישהו שייצגו, ולכן הדיון התקיים בהיעדרו.

חוק החסינות מעניק לחברי הכנסת חסינויות וזכויות יתר כדי לסייע להם למלא את תפקידם כנציגי ציבור.

ועדת הכנסת רשאית להציע לכנסת ליטול מחבר הכנסת חלק מהחסינויות או זכויות היתר, בדרך כלל בשל חשש שחבר הכנסת יעשה שימוש שאינו ראוי בזכויות היתר.

סעיף 13 לחוק מאפשר לכנסת ליטול מחבר הכנסת את החסינות בפני חיפוש ואת החסינות בפני מעצר, לפי בקשה של היועץ המשפטי לממשלה. החלטות בעניינים אלה, הנוגעים בחסינותם וזכויותיהם של חברי הכנסת, אינן קלות, ואולם הפעם מדובר היה בהחלטה מתבקשת ומתחייבת, שאושרה בוועדה פה-אחד, וזאת בשל מסכת האירועים הבלתי-תיאמן שפורטה בבקשתו של היועץ המשפטי לממשלה. לפי מכתבו, ביום 18 בדצמבר 2016 ביקר חבר הכנסת גטאס שני אסירים ביטחוניים בבית- הסוהר "קציעות", אחד השפוט למאסר של 15 שנים בגין ביצוע עבירות ביטחון ואחר שפוט למאסר עולם בגין רצח החייל משה תמם, זיכרונו לברכה. בעקבות מידע מוקדם תועדו שני המפגשים בווידיאו, ובתיעוד נראה חבר הכנסת גטאס מעביר ניירות ומעטפות לשני האסירים. הסוהרים ערכו חיפוש על האסירים לאחר מכן ומצאו 12 טלפונים ניידים, כרטיסי SIM, מטענים, אוזנייה וניירות. לאחר שנמצאו פריטים אלו התבקש חבר הכנסת גטאס להתלוות לחקירה במשטרה, אך הוא סירב, והתייצב רק ביום 20 בדצמבר 2016. בין לבין, הוציא בית-המשפט צו איסור יציאה מהארץ למשך 14 ימים. במכתבו של היועץ המשפטי לממשלה צוין כי חבר הכנסת גטאס הכחיש בחקירתו כי מסר פריטים כלשהם לאסירים הביטחוניים, ורק לאחר שהוצג לו הסרט שמתעד זאת הוא אמר שלא היה מודע למה שהיה במעטפות שהעביר ושבניירות היה חומר פוליטי של סיעתו. היועץ המשפטי ציין כי החקירה טרם הסתיימה והניירות נשלחו לתרגום מקצועי, אך כתב כי כבר עתה אפשר לקבוע כי יש בסיס ראייתי מוצק ואיתן לביצוע עבירות פליליות חמורות. לנוכח בסיס ראייתי זה ביקש היועץ המשפטי לממשלה כי הכנסת תנקוט הליך של נטילת חסינות, כדי לאפשר למשטרה לנקוט צעדים הדרושים במסגרת החקירה וכיום אין אפשרות לנקוט אותם בשל חסינות חבר הכנסת בפני חיפוש ומעצר. לאחר ששמעה ועדת הכנסת את הדברים האלה וקיימה דיון, היא קיבלה את ההחלטה שלהלן: בתוקף סמכותה לפי סעיף 13 לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א 1951, החליטה ועדת הכנסת לקבל את בקשתו של היועץ המשפטי לממשלה ולהציע לכנסת ליטול מחבר הכנסת גטאס את חסינותו בפני חיפוש לפי סעיף 2 לחוק ואת חסינותו בפני מעצר לפי סעיף 3 לחוק, והכול בקשר לחקירה שנפתחה נגדו ביום 18 בדצמבר 2016 בחשד כי העביר טלפונים, ציוד נלווה ומסמכים לאסירים ביטחוניים בכלא "קציעות". החלטת הוועדה נועדה לאפשר למערכת אכיפת החוק לנקוט פעולות שיאפשרו להמשיך לברר את החשדות הכבדים העומדים נגד חבר הכנסת גטאס בפרשה האמורה. מכיוון שחבר הכנסת גטאס הודיע בכתב כי הוא מסכים לנטילת החסינות, הכנסת לא נדרשת לדון או להצביע, ולאחר שהיושב-ראש מסר את ההודעה, ההחלטה היא בתוקף. אני רוצה להוסיף, בנימה אישית, שאין בהחלטה זו האשמה כלפי מגזר שלם או כלפי מי מחברי הכנסת האחרים, אלא נוכח מעשיו של חבר הכנסת גטאס בלבד. ומעבר לכך, ידע כל חבר הכנסת כי חסינותו לא תשמש כלי לפגוע בדמוקרטיה ולא תאפשר פגיעה בביטחון ישראל.

תודה ליושב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת קיש. כפי שנאמר, וזה על-פי הייעוץ המשפטי שקיבלנו ועל-פי התקנון והחוק, אין צורך בדיון או בהצבעה במליאת הכנסת. לכן, לא נותר לנו אלא לסיים במשהו חיובי ואופטימי: אני רוצה,

לברך את כל אזרחי ישראל היהודים ואת כל היהודים ברחבי העולם בברכה המסורתית של חג אורים שמח, שנזכור שמעט מן האור דוחה הרבה מן החושך.

את כל האזרחים הנוצרים של מדינת ישראל ונוצרים ברחבי העולם בברכת Merry Christmas, חג שמח, חג מולד שמח. חברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום שני, כ"ו בכסלו תשע"ז, 26 בדצמבר 2016, בשעה 13:00. ישיבה זו נעולה.